אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העלייה והקליטה, הנושא תוכנית שיקום המוזיאון העירוני להנצחת הגבורה היהודית במלחמת העולים השנייה ובמערכות ישראל, שנפגע במבצע 'מגן וחץ', ב-11 במאי 2023. אנחנו עם איזשהו צירוף מקרים מצמרר שרק במדינת ישראל, אנחנו עדים לצירופים האלה, אנחנו קיימנו ישיבה מיוחדת ב-4 במאי, לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית, התרשמנו מאוד מהמוזיאון במקום, סיירנו בו, לי זה לא היה הביקור הראשון,

חברי הוועדה ואחרים שהגיעו, ישיבה יחד עם ראש העיר, יחד עם וותיקי מלחמת העולם השנייה מהעיר ובאמת היה מאוד מרגש. שבוע לאחר מכן, במתקפת טרור על מדינת ישראל, באחת מיני, למעלה מאלף הרקטות שנורו על מדינת ישראל, אחת פגעה פגיעה ישירה בבניין ברחובות שהוא הבניין הצמוד למוזיאון והמוזיאון נהרס ונפגע, מדובר על חפצים אישיים שאנשים העבירו למוזיאון כדי לשמור אותם וכדי שיתועדו ובנוסף, לצערנו, אינגה אברמיאן, זיכרונה לברכה, מצאה מותה בגיל 82, מאותה פגיעת רקטה, אינגה עלתה מארמניה, לפני כשלושים שנה, מורה לרוסית בארמניה, לבעלה היה מפעל ייצור בארמניה והמשפחה השתייכה למעמד הגבוה, הגיעו לישראל, עם כל קשיי הקליטה, בעלה שנפצע קל, עדיין מאושפז בבית החולים, אינגה שטיפלה בו, לא הספיקה להגיע למרחב המוגן, בגלל כיסא גלגלים שבעלה נדרש לו. הם היו נשואים למעלה מחמישים שנה. אז יש פה טרגדיה אישית, שאני חושבת שגם מצאנו לנכון, אם אנחנו מקיימים פה דיון,

על השיקום, שגם אזרחים התושבים זקוקים לו, גם לציין ולהזכיר אותה שפגעה בעצם, מפגיעה ישירה. אז כמו שאמרתי, הטיל פגע ומההדף, הבניין הסמוך ששם נמצא המוזיאון, נפגע גם, זה מוזיאון שהוקם ביוזמת מחלקת קליטת עלייה בעיריית רחובות, עם הרבה מאוד השקעה, בעיקר של העירייה, גם של משרד הקליטה, אף על פי שאני אמרתי ואומר שאני חושב שמשרד הקליטה, ראוי ונכון שישתתף יותר בעלויות הקמת המוזיאונים האלה ואני חוזר ואומר, גם בהקשר של יום הניצחון שציינו אותו בשבוע שעבר, כמיליון וחצי יהודים לחמו בצבאות הברית, במלחמת העולם השנייה, זה לא רק בצבא האדום, זה גם בצבאות האחרים, אפילו לוחמים מישראל ותושבי ישראל, כ-44 אלף לוחמים, לחמו במלחמת העולם השנייה. רבים קיפחו את חייהם, הרוב המכריע באמת, היה בצבא האדום של יהודים שקיפחו את חייהם. המוזיאון הזה היה עדות ואוסף של פריטים, של ווטרנים מהעיר, שפשוט הביאו, בין אם זה מכתבים ותמונות וציוד אישי והיה שם שחזור של איך חיו באותה תקופה ולצערי, הכול נהרס ונפגע באופן קשה, כזה שמצריך שיקום. עלות הקמת המוזיאון הייתה כ-900 אלף שקל, מתקציב עיריית רחובות, משרד הקליטה תומך ב-30 אלף שקלים בשנה. לדעתי, אנחנו רוצים לוודא כמה דברים ובזה יתמקד הדיון,

זה לוודא שהמדינה מוצאת את הדרך לשקם את המוזיאון, הייתה גם אמירה מאוד ברורה של שר העלייה והקליטה, דיברתי אתו על כך גם בטלפון. בנוסף, יש שורה ארוכה של אזרחים באותו רחוב שנפגעו וכבר ננצל את הדיון הזה כדי לשמוע מה קורה עם הפיצויים, איך התהליך הזה מתקדם. יאמר לזכותם, אני חייב לומר וצריך לציין את זה, אנשי מס רכוש, לדעתי כבר באותו ערב הגיעו למקום וצריך לזכור, עם כל הקשיים הבירוקרטיים של כל מי שנוגע בדבר, לפחות מבחינת המדינה, באמת, עושה הכול כדי שהעסק הזה ירוץ כמה שיותר מהר,. מנגנוני הפיצוי לאזרחים ברורים, מנגנון הפיצוי במקרה הזה, קצת פחות ולכן ביקשתי גם את הישיבה הזאת. יש סרטון, אז אנחנו נתחיל עם איזשהו סרטון. אילנה, בואי תספרי לנו, מה נמצא כרגע ומה המצב כרגע, מבחינת שיקום המוזיאון, איפה זה עומד? איפה זה עומד, בקומה השנייה פועלת עמותה למען נפגעי

מינית

גם הערכת שמאי ומה שמתייחס לשתי הקומות,

שם למען יוצאי אתיופיה, העירייה כרגע בוחנת את המצב, עד כמה הבניין ראוי וכשיר בכלל לשימוש ואז אנחנו נקבל

לא לעמוד במקום, כי גם אם הייתה קמה ורואה כל מה שמתרחש לה מול העיניים, לא הייתי יודעת מה היה קורה לה מהפגיעה הנפשית הזאת וגם המתנדב אומן היה באותו זמן וקיבל מכה. נמצאים איתנו מס רכוש? ועוד דבר חשוב, מה שכן, אנחנו הבנו, כמו שלא הבנו לפני, שזה חשוב לתעד את כל הדבר, אנחנו התחלנו לבנות אתר בכמה שפות, אבל אני חושבת שפה, מחשוב של כל התיעודים וסריקה של כל התיעודים. עכשיו הולכת להיות בנושא הזה טיפול. מי נמצא איתנו בקרן הפיצויים? אמיר דהן. שלום לכולם, אהלן עודד. תן כמה מילים,

על איך הפעילות שלכם, מול האזרחים שנפגעו שם ומה לוחות הזמנים? אני מדבר על כל הפגיעה שלא קשורה במוזיאון, אלא באזרחים שנפגעו והדירות שנפגעו ליד, הרכוש, רכבים, כל זה ואחר כך,

מה בהקשר של המוזיאון,

אין בעיה, בגדול, בערך שעה אחרי הפגיעה, הצוותים שלנו,

היינו כבר ברחובות והישיבות דרך אגב, נעשו במוזיאון, בחדר אחד שלא נפגע, ישבנו שם עם ראש העיר ועשינו שם הערכות מצב. כבר ביום הזה סיירנו ברוב הבתים, חלק מהתושבים בבניין שנפגע, פונו לבית מלון באמצעות העירייה, בתיאום איתנו, כי בעצם העירייה פינתה אותם ואנחנו לוקחים את העלויות האלו על רשות המיסים, כי זה חלק מהתהליך שלנו. אותם דיירים כרגע, כבר התחילו להעביר לנו חוזים של דיורת שכורות, כי ייקח זמן עד שיוחלט מה עושים במבנה. בגדול יש לנו החלטה מקצועית של המיסים, מה צריכים לעשות, אבל הדיירים צריכים להחליט, מה הם רוצים לעשות, בשלב הזה, הם חתמו לנו על אישורים שאנחנו נוכל לחזק את המבנה, כי צריך תמיכה בפנים, שלא תהיה קריסה, או כל מיני דברים כאלה. כרגע אנחנו גם סוגרים בדלתות זמניות את כל הבתים, היצבנו שומרים, גם העירייה הציבה שומרים וגם אנחנו הצבנו שומרים, כדי שלא יהיה ביזה, עירייה יותר שומרים שאנשים לא ייכנסו וייקרה משהו. בנוסף יש לנו גם שומר, מטעם רשות המיסים, במוזיאון שנמצא שם. נכון להיום, ביקרנו בכל הבתים ברחובות, יום שישי ויום ראשון סיימנו את כולם, לכל הבתים טיפלנו חלק מהם כבר התחלנו לשלם. מבחינת, היו שם נזקים גם לרכבים וגם למבנים, היה ככה פיצוץ די מיוחד, לא רגיל ממה שאנחנו רואים בעבר וכנראה שזה ההחלטה, להרוס חלק מהמבנה, אני לא יכול להיכנס לכל הפרטים, כי זה צריך להיות בשיתוף עם הדיירים, אבל הם מקבלים את השירות הכי טוב. לפני יומיים נפגשנו איתם, עם נציגי העירייה ועם כל הדיירים בבניין שנפגע, הצגנו להם את התוכניות שלנו והתקדמנו איתם, אני מקווה שתוך שבוע, כולם ייצאו מבתי מלון ונוכל לממן להם דירה חלופית, זה מה שאנחנו עושים, שכירות למשך שנה, כי זה יהיה תהליך לא קצר. לגבי המוזיאון, המוזיאון כבר היינו בתיאום עם הרשות המקומית שהיא אחראית על המבנה, יש כבר כתב כמויות. דרך אגב, יש עובדים

משפצים את המקום, פינו את כל ההריסות, היום מתחילים חלונות וכל מיני דברים כאלה, הכול בתיאום עם העירייה. זהו, אני לא רואה, יש לי אפילו תמונות של הקבלנים שנמצאים שם, אני לא רואה שיש בעיה עם העירייה, הכול בתיאום מלא איתם. מה הערכת עלויות שלכם? אני לא יכול להיכנס לעלויות, אבל הכול בתיאום איתם, יש כתב כמויות, הם התחילו לרוץ עליו, התחילו לעבוד. אני רק יכול להגיד שבנושא של רשות מקומית, אנחנו לא מכניסים קבלנים שלנו, אנחנו שומרים אותם לפרטיים, הרשות מספיק חזקה היא יודעת להביא קבלנים, אנחנו נביא להם את הכסף, וזה מה שהם עושים, שיתוף פעולה מצוין איתם. יש לי שאלה לגבי הנפגעים גם בדירות שמסביב, כשאני ביקרתי שמה, התחילו לפנות, היו להם כל מיני שאלות, אחת מהן, לא מישהו שנפגע, הרי יש הרבה דירות מסביב, לא בבניין עצמו, שנפגעו גם הם, אם זה נזק לרכבים, הם מקבלים גם החזר על ימי עבודה שהם מפסידים כתוצאה מזה? לא. או שהפיצוי הוא רק על הרכוש? אנחנו מטפלים רק ברכוש,

כמו שאתה מכיר מאירועים אחרים, זה קשור בהתקנת תקנות לנזקים מקיפים. אני חייב להגיד שגם באירועים, כמו שומר חומות שהיו טילים באירועים יותר מרוחקים, לא היה אובדן ימי עבודה, למעט, הורים שנאלצו לשמור על הילדים, בגלל הנחיות פיקוד העורף, על סגירת מוסדות חינוך, שבאירוע הזה, סגירת מוסדות חינוך היו רק בטווח של ארבעים קילומטר, היה מצב מיוחד בעורף, 80 קילומטר, אבל - - - גם אם נפגע למישהו הבית וכתוצאה מזה, הוא צריך לטפל באירוע הזה, אין החזר על ימי העבודה? אין פיצוי על זה, אבל צריך לזכור שאנחנו נותנים את כל השירות, מה זאת אומרת את כל השירות? אנחנו מביאים שמאים מטעמנו, מהנדסים טעמנו וגם נותנים לו את האפשרות שהקבלן יהיה שלנו, כולל חברת בקרה שתפקח על זה, למרות שזה עולה הרבה יותר כסף, אבל זה שירות נוסף שאנחנו נותנים, החוק אומר לפצות, אנחנו מבינים את הבעיות שלא כולם יודעים להתנהל מול נותני שירותים ואנחנו מנהלים את זה ויש לנו חברות משקמות שלנו, אנחנו נותנים לכל אזרח את שתי האפשריות, או לשקם בעצמו, לפי חוות דעת שנגיד לו, או שאנחנו נכניס חברה משקמת שלנו. ברוב, אני חייב להגיד, שרוב הנזקים סביב, לא היו מורכבים, נזקים קלים יחסית, למעט המבנה המרכזי שהוא נפגע יותר מסיבי, אבל לא רק החלק של המבנה הוא בשלושה אגפים שם, אז לא רק החלק של האגף שפונה, כל המבנה פונה לבית מלון וכולם ילכו וישכרו דירות. יש חלק שיכול להיות שאגף מסוים, יחזור יותר מהר מהאגף האחר, אבל כרגע זה עוד מוקדם, המהנדסים עדיין בודקים את כל הדברים ויש בדיקות מבניות ויש כל מיני תהליכים שאנחנו עוד עושים, זה לא אירוע קל וצריכים להיות בטוחים שמה שאנחנו עושים, לא יגרום סיכון בעתיד, אבל עובדים על זה.

עיריית רחובות, המנכ"ל מאיר דהן, יש לנו אמיר דהן מרשות המיסים ומאיר דהן מעיריית רחובות. איך העירייה נערכת, מבחינת שיקום המוזיאון? אהלן, בוקר טוב עודד. מה נשמע?

אז ספר קצת, איך אתם נערכים, מבחינת המוזיאון,

השיקום שלו, אחרי שהשקעתם הרבה באמת, בבנייה שלו. אז קודם כל, אני מתנצל בשמו של ראש העיר, שהיה אמור להצטרף לזום הזה ובגלל שנשיא המדינה מבקר הבוקר, את משפחת אברמיאן, אז הוא הצטרף אליו ואני פה. תראה, במהלך האירוע ב-11, אנחנו בעצם, מכוח הנסיבות, הפכנו את חדר במוזיאון, לחפ"ק הקדמי של עריית רחובות, על מנת לטפל הכי קרוב בכל ההשלכות של האירוע הזה. הנזק שנגרם למוזיאון הוא נזק, אולם המוזיאון, לא חטף פגיעה ישירה והמבנה ניזוק ובעיקר, כל הממצאים, כפי שהציגה בתמונות, אילנה תבוריסקי, אבל הערייה מיד נכנסה להליך, בזמן מאוד קצר, כמו שאני מאשר את כל מה שאומר אמיר, אמיר דהן, מאיר דהן שלא יתבלבלו, מה שאומר אמיר ממס רכוש. אנחנו כבר עובדים במקום, המטרה שלנו ואנחנו מנסים להחזיר, גם את הקומה השנייה שנועדה לפעילות של נפגעי תקיפה מינית, עמותה בשם 'תאיר' וגם את המוזיאון החשוב הזה שאנחנו טיפחנו במשך שנים, לפעילות מלאה ולשגרה, כמה שיותר מהר. כמו שאמר אמיר, כבר עובדים במקום, יש לנו הרבה עבודה, אנחנו צריכים לשקם, אני לא יודע, איך העריכו את נושא הפגיעה בממצאים וכו',

ערך שלא ניתן לאמוד בכסף, אלא יותר ערכים סנטימנטליים וערכים אוסיאלים, אבל בגדול, אנחנו בשליטה מלאה על כל האירוע, בכל פרמטר אפשרי ואני מזכיר, שלא פחות משבוע חלף מאז האירוע הזה, באמת הכול כבר למעשה, או התחיל בעבודת השיקום, או נמצא בהליכים מתקדמים כאלה ואחרים. זהו, אני אשמח לענות לשאלות ספציפיות. אתם תצטרכו, הרי אתם מקבלים החזר ממס רכוש, על הפגיעה ברכוש,

השאלה אם אתם תצטרכו שמה תוספות? בהחלט, אנחנו נצטרך, אני לא מכיר כל כך את החוקים שמנחים את מס רכוש, לכן יש אנשים שזה התפקיד שלהם, אבל אני כבר אומר לך עכשיו שהפיצוי שנקבל ממס רכוש הוא לא יספיק לנו לשקם את המוזיאון עצמו,

אנחנו מטפלים בנזקי המוזיאון החיצוניים והנראים לעין, אבל אנחנו בהחלט, נצטרך תקציב נוסף ולא קטן, על מנת לשקם גם את תוך המוזיאון, ברמה המוזיאלית, אני מתכוון לתצוגות ולכל הנזקים שנגרמו שם, על מנת להחזיר אותו, אולי אפילו לשדרג אותו. תראה עודד, המוזיאון הזה משרד הקליטה, דווקא בגלל הפגיעה במוזיאון, אני חושב שזו הזדמנות של משרד הקליטה, או גורמים אחרים בממשלת ישראל, אנחנו מאוד נודה למענק כדי שיאפשר לנו גם לשדרג את המקום הזה, להנגיש אותו יותר, לתת בו אפשרויות לימוד נוספות. יש לנו תוכניות ואני מקווה מאוד שהדיון הזה יביא לכך, שאפילו אם נקבל מענק מיוחד, לצורך מילוי הצרכים זה מאוד מאוד יעזור לפתוח אותו מהר לקהל והנגיש אותו מהר יותר לקהל.

משרד הקליטה, אתם תצטרכו לפרוע את הצ'ק שכתב השר. אנחנו בדרך כלל פורעים צ'קים שהשר נותן והוא בדרך כלל נותן אותם בתבונה, כמו שאתה שם לב. ברוח הדברים שהשר אמר לך וגם פרסם בפוסט, המשרד בהחלט יהיה שותף, כפי שאתה מכיר ויודע, משרד העלייה והקליטה, גם מכיר וגם מוקיר את פועלם של הוטרנים, במסגרת לוחמם בצורר הנאצי, לאורך כל המדינה, מצפון ועד דרום - - - כן,

באיזה סכום בסוף אתם תתמכו? הרי התמיכה שלכם במוזיאונים, בחדר ההנצחה, היא 30 אלף שקל בשנה.

אז אני שוב אומרת, ככול שאני לא אנקוב פה כרגע בסכומים, אנחנו צריכים לשמוע, מה הדרישות, התקיימו בדיקות, התקיימו דיונים, כל הדברים - - - אתם תצטרכו לייצר נתיב שבו אפשר יהיה לתת פה תקציב יותר משמעותי שהוא תקציב לצורך הבינוי השיקום, זה משהו שהוא לא רגיל, זה לא יכול לבוא דרך - - שוב אני אומרת, אנחנו נעשה בדיוק לפי הנחיות השר וברוח הדברים שהוא אמר, אנחנו נהיה בהחלט שותפים לכל העניין הזה והוא מאוד חשוב לנו. עכשיו, מה לגבי המוזיאונים באופן כללי? ומה לגבי זה, תראי, 30 אלף שקל בשנה לחדר הנצחה, אפס לא הייתי אומר שזה הדבר הגדול שמחזיק את הדברים האלה, אין לכם שום בעיה חוקית לעשות את זה, כי מופיע בחוק יום הניצחון, המשרד מוסמך לעשות את זה וזה תפקידו, מדוע אתם לא מדרגים את המוזיאונים, חדרי ההנצחה האלה, בהתאם לאיזה חדר, אני ביקרתי בכמה כאלה, אז יש כאלה שזה באמת, איזשהו חדר הנצחה ש-30 אלף שקל להחזיק אותו בשנה, זה סביר, אבל יש מוזיאונים מאוד מאוד משמעותיים ששווים יותר, שעולים יותר.

אז מבחני תמיכה של ממשלה בכלל ושל משרד העלייה בתוכם, חייבים להיות אחידים ושוויוניים,

אבל אתם לא עושים דירוג.

התמיכה שלנו היא תמיכה שלנו בחדרי ההנצחה האלה היא למספר מטרות, קודם כל, לא החדר עצמו שאותו הרשות נותנת, המשרד לא מוסמך לתת חדרים וכו', אבל כל התצוגה, כל הפעילות שהווטרנים נמצאים, העברת המורשת הכול כך חשובה הזו, לדורות הבאים, פעילויות של בתי ספר בפנים, כל הדברים האלה,

אני ביקרתי, שוב, פזורים למעלה משישים חדרי מורשת, האחרון שביקרתי בו היה בקצרין, כמו שגם אילנה אמרה, יש פה גם חיבור, גם למערכות ישראל, לא רק ללוחמה. בשנת הקמה, אנחנו תמיד אפשרנו כל מיני הקלות ואחר כך התקציב שלנו הוא לשימור, הוא לפעילויות ושוב אנחנו - - - רק 30 אלף שקל בשנה. נכון, שוב, ככול שאנחנו דיברנו עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, זה בהחלט בהחלט נותן מענה ראוי ויפה.

מה את עושה ב-30 אלף שקל בשנה? קטונתי, בסכומים כאלה לא, עריית רחובות פשוט, רואה לנכון להשקיע בהרבה מכספה ותודה לראש העיר על זה - - - אני מבין שפה העירייה שמה 900 אלף שקל והמשרד הממשלתי שם 30, זה אפילו לא מצ'ינג, גם כשאתם נותנים תמיכה ברשות, אתם מבקשים מצ'ינג של 25 אחוז. אבל פה צריך לומר לזכותם שראש העיר וסגן ראש העיר, זהר בלום, שהם ראו את החשיבות ומדובר במוזיאון ייחודי במינו. כל המוזיאונים שאתם ציינתם עד עכשיו, בכל הערים, לרובם, הם באמת לזכר, או להנצחה של ווטרנים שלחמו, אנחנו מדברים פה, על קשר דורי שהוא קשר מ- - - זה חלק מהמבחן שלנו ואני מציעה לסייר בשאר המקומות.

הסכום הוא לא מספיק, הסכום הוא לא מספיק וגם צריך להיות, אני גם לא חושב שיש דירוגים, אם אני לא טועה, אין כמעט דירוג בסכום, 30 אלף שקל אתה לא יכול לדרג.

אנחנו נותנים פה איזשהו פיקס לאורך כל השנים, כמו שפה דובר על עשר - - - מה היה,

אני רק אומר שהוא לא מתאים, קמו חדרי הנצחה, לא גם לא רק למקרה הזה, קמו כל מיני, לא יכול להיות שחדר הנצחה של שני מטר על שלושה מטר, עם תמונות ואביזרים, יקבל כמו מוזיאון של שתי קומות, עם חמישה חדרים ומולטימדיה, לא יכול להיות שמוזיאון שעושה הדרכות, שמעסיק מדריכה במשרה, יקבל בדיוק כמו מוזיאון שלא עושה את זה. אז שוב, אלה דברים שאתה עדיין - - - זה שינוי מבחני תמיכה. בוודאי אתה מכיר אותם, אנחנו בכל מבחני התמיכה שלנו,

לא בכוח אדם, אלא אנחנו תומכים בפעילויות, יחד עם זאת, אני לוקחת לתשומת ליבי, את הערתך, אני אביא את זה ואנחנו - - - את לא צריכה, מספיק שאת אומרת במבחן שאת מדרגת ואת אומרת, אתה תקבל יותר ניקוד שאתה מראה לנו שהדרכת בתי ספר, אתה תקבל יותר ניקוד ש - - - אנחנו מחייבים את כולם להדריך בתי ספר, שוב, אנחנו נעשה על זה חשיבה, בהחלט. משרד התרבות, לא שותף לתהליך הזה, נכון? אבל הזמנו.

נמצאת איתנו שלומית ממשרד התרבות? לא. משרד התרבות, לא תומך בסיפור הזה בתקנת מוזיאונים.

המוזיאון של משרד הביטחון, לא מקבלים מתקנת המוזיאונים במשרד התרבות. מה תקציב התקנה של מוזיאונים במשרד הביטחון? התקציב של המוזיאונים של משרד הביטחון? סדר גודל? אני מנהל יחידת המוזיאונים והתקציב שלנו, בשנה לכל עשרת המוזיאונים, התקציב השוטף הוא כ-5.5 מיליון שקלים. זאת אומרת, בממוצע יוצא, סדר גודל של חצי מיליון שקל למוזיאון. אבל בנוסף לכך, יש תקציבי פיתוח לשדרוג מוזיאונים ודברים מהסוג הזה. שהוא נוסף על כך? שהוא נוסף והוא לא קבוע, אלא לפי משימות, או לפי תוכנית העבודה. זה תקנה, אגב, שאתם צריכים לעשות, משרד הקליטה, מכיוון שקיבלתם אחריות על המוזיאונים, אתם צריכים לייצר תקנה לפיתוח, יש אחזקה שזה השוטף ויש בעצם, את הפיתוח, מוזיאונים הם לא יוכלו להמשיך לחיות מ-30 אלף שקל בשנה. נמצא איתנו הנכד של אינגה, אדם, שלום מה שלומך?

שלום, אתה גר ברחובות? אדם: כן, אני גר ברחובות, הייתי גר עם סבא וסבתא שלי. כן, מה שלום סבא? אדם: סבא ברוך השם יותר טוב, הוא היה מאושפז בקפלן וכשמצבו קצת השתפר, אנחנו הצלחנו להעביר אותו לנווה עמית שזה מקום הרבה יותר טוב והוא מרגיש טוב שם. מחלקה סיעודית שם? אדם: נכון, כן. אנחנו מקיימים פה ישיבה כדי לעקוב אחר השיקום, גם של התושבים וגם במוזיאון שנפגע לידכם וגם הזכרנו את סבתא שלך, את אינגה שנפגעה ונרצחה בפיגוע הזה, במתקפה הזאת. אתה רוצה להגיד כמה מילים לזכרה? אדם: כן, סבתא הייתה, אנחנו עדיין לא מעכלים כמה היא חסרה לנו, היא הייתה המרכז של המשפחה, הייתה מאחדת את כולם, עם האוכל שלה, עם האופי שלה, בנאדם אינטליגנט, היא גידלה כמה דורות של נכדים, ילדים, היא הייתה מרכז של החיים של המשפחה שלנו והיא מאוד מאוד חסרה ואנחנו עוד לא עד הסוף הבנו, עד כמה היא חסרה ואנחנו כבר מתגעגעים אליה, כן זה היה אסון גדול ובאותו זמן זה נזק גדול, כי באותו ערב, בהפרש של איזה חצי שעה, היינו אמורים להיות שמה בבית כולנו, כולל אותי ואת דוד שלי עם הילדים ואשתו וגם אמא שלי עזבה את המקום לפני שעה שהאסון הזה התרחש, אז אנחנו פה מבינים שהיא לקחה את כל המכה, כל האש עליה ונתנה לנו את ההזדמנות להמשיך את החיים פה ובשלמות, זה מה שאנחנו חושבים. אדם, אנחנו משתתפים בצערכם ומקווים שלא תדעו צער. אדם: תודה רבה, תודה רבה. יהי זכרה ברוך. אני יכולה להגיד, הנכד התרגש מאוד, אתמול הייתי אצלו וסיפרתי לו על המוזיאון, הם מכירים את המוזיאון והם הבטיחו להביא כמה מדליות של סבא שלו, כי זה הסיפור של המשפחה, שדוד כבר לחם בצבא ההגנה לישראל ובעצם, גבורתו והוא גדל על סיפורים של סבא שנלחם במלחמת העולם השנייה. סרגיי הסבא נלחם. כן, כן. שלומית, אנחנו לצערי לא מצליחים להעלות את משרד התרבות בזום, אבל הם צריכים להיות שותפים באיזושהי צורה כבר למוזיאון,

מעבר לנקודה הספציפית של רחובות, כדי לדבר על כל התקנה הזאת. אנחנו כבר נמצאים בערך, יותר מעשר שנים, אחרי שהעסק הזה התחיל, של מוזיאונים וחדרי הנצחה, התחיל להיות נתמך על ידי משרד העלייה והקליטה, הסיפור - - - חדרי ההנצחה, לא מוזיאונים. זה חדרי הנצחה ומוזיאונים, ככה זה גם מוגדר בחוק ומה שצריך לעשות זה לייצר איזושהי חשיבה מחדש, קדימה על כל המפעל הזה, כי יש מקומות שתפסו את הנושא והקימו באמת, בהיקפים נכבדים, יש כאלה שפחות, להערכתי, אני לא רואה רשויות חדשות שנכנסות לתוך האירוע הזה,

אני לא רואה רשות שנכנסה בשנה-שנתיים אחרונות. אנחנו מאפשרים, דווקא נכנסו מעט בשוליים, מה שכן, נכנסו הרבה מאוד רשויות, כי הקמנו גם חדרי מורשת, לזכר הנספים מסודן, יהודים מאתיופיה. בסדר, זה משהו אחר.

שוב, אותו קונספט כמו ש- - - אחרי הקמה צריך בסוף, לייצר איזושהי תקנה שהיא תקנה קבועה וברורה, שגם מייצרת התפתחות וגם איזושהי הנחייה מקצועית,

בגלל זה הרגשתי שמשרד התרבות צריכה להיות פה, הם צריכים להיות שותפים לעניין הזה, גם אם זה לא, אני לא נכנס עכשיו לסוגיות התקציביות, את זה הם יודעים לפתור בין המשרדים, אבל יש שם הרבה ידע מקצועי וכשאנחנו מדברים על הדורות הבאים, גם מבחינת החומרים שאספו במוזיאונים זה כבר סיפור אחר ולכן, תיעוד, יש פרמטרים, יש פרמטרים שתקנות מוזיאונים ישמח לתת ייעוץ לשיקום תצוגה וליווי. אני מבקש שתערבו פה את משרד התרבות, אני מדבר גם עם שר התרבות, גם בהיבט התקציבי, כדי לייצר פה איזשהו משהו משותף בין שני המשרדים. התקנה הזו של המוזיאונים וחדרי ההנצחה, צריכה לעלות איזושהי מדרגה, בפיתוח המוזיאונים, בשימור שלהם, בתיעוד, במעבר לתיעוד שהוא תיעוד דיגיטלי. את מסתובבת גם, גם אני ראיתי את המוזיאונים בכל עיר ועיר, כל אחד זה כפי ראות עיניו, פה היה מישהו שהוא אומן שיודע לעשות קצת יותר, אז השונות הזו היא גם יפה, אבל בסופו של יום, אם אנחנו מסתכלים על משהו שאנחנו רוצים שיישאר ולא ילך לאיבוד, כי פתאום המשוגע שמחזיק את זה ברשות המקומית, לא יהיה שם אז העסק, משוגע לדבר, זה בסדר זה לא, אני אומר משוגע לדבר זה הכוונה, כל אחד יש לו, בסוף זה אנשים ופה המדינה צריכה לייצר איזושהי פלטפורמה שהיא פלטפורמה קבועה שהולכת קדימה, מתוך הסיפור הזה. מישהו רוצה להוסיף משהו?

בבקשה. חבר כנסת עודד פורר, חברי הוועדה ומכובדים ומכובדות. דוקטור ודים חסדן, אני חבר וועד ברית ווטרנים, לוחמי מלחמת העולם השנייה ויושב ראש של ברית ליקווידטורים של אסון צ'רנוביל. השתתפתי בישיבה ברחובות וזה באמת מה שקרה זה מצמרר ולחימה של היום ולחימה שהייתה במלחמת העולם השנייה זה באמת משהו הזוי. אני כאן מדבר בשמו של אברהם גרינזייד, לצערנו, הוא לא יכול להגיע, הוא מרגיש לא טוב וביקש לייצג את הארגון ואותו וקודם כל, הוא ביקש לשלוח תנחומים על כל מה שקרה ברחובות ולברך את עודד פורר שהקים את הוועדה ובעצם, בדחיפות, מותר לדבר על הדברים ועל מה שקורה עם המוזיאון, גם אברהם והוועד ביקשו להגיד תודה לראש העיר רחובות לרחמים מלולי שהוא מטפל בנושא ולצוות של העירייה, אברהם לא הצליח להתחבר בזום ואני גם מוסר שבשלב זה, חשוב שמשרד הקליטה והרשויות ואילנה תבוריסקי שדיברה כאן, פועלים באופן מאוד פעיל ומהיר ודאגו לטיפול בנושא. אברהם גם ביקש למסור שברית וותיקים מלחמת העולם השנייה, דואג לשמור את הזיכרון ולהאיר את הניצחון במלחמת העולם השנייה, המוזיאון ברחובות זו דוגמא טובה, כי המוזיאון מאוד מוצלח בנושא של הזיכרון של מלחמת העולם השנייה. גם הוא ביקש למסור שהארגון פונה למשרד הקליטה, לחברי הכנסת ולממשלה, עם בקשה לעזור לתקן בדחיפות את כל הנזקים שקרו והארגון ואברהם מבינים שזה עולה הרבה כסף, אבל זה מה שצריך לעשות דחוף. ברית וותיקי מלחמת העולם השנייה, לוקחים אחריות על החזרת התערוכות, בהקדם האפשרי. גם הוא ביקש לדאוג, הבנתי שיש בחצר אפשרות להקים ולהרוויח את המועדון. תודה רבה. כן, משרד הביטחון. בעקבות הקשר שנוצר ובעקבות התכנים שיש לה משמעות כמובן, אנחנו כיחידת המוזיאון, אם ניקח על עצמנו, ככול שיהיה עניין במוזיאון, ליווי מקצועי בנושא הזה, מהידע שלנו, גם מחומרים שישנם בארכיון צה"ל, דברים מהסוג הזה, כדי באמת לעזור ולקדם את האפשרות. מישהו רוצה להגיד משהו נוסף, לפני שאני מסכם. כן, בבקשה. אני מדריכה של אותו מוזיאון שאנחנו מדברים עליו, כמה מילים אני רוצה להיות קצרה, אנחנו לא חדר הנצחה, אנחנו מוזיאון, כי א', יש כמה חדרים, אולמות הייתי אומרת ובכל אולם יש מלא נושאים על מה אפשר לדבר ולחשוב, זה יותר רציני מחדר, מכל הבחינות וב', זה מוזיאון מיוחד, כי זה לא רק הנצחה לחיילים,

זה להיות יהודי גאה שזה ישראלים מבינים את זה, מי שנולד שם ומכיר יותר לעומק,

זה מדבר אליו. אז הייתה לי קבוצה בני נוער דתיים,

הם לא מבינים מה זה להיות יהודי שם בגלות וזה מאוד מעניין ונותן להם הרבה מחשבות, אז איך להיות עכשיו וגם על צה"ל וגם על מדיניות שלנו ושייכות שזה משהו מיוחד וחשוב נורא. סיימתי, תודה. כן בבקשה. אני רוצה עוד משהו להוסיף, אני רוצה להוסיף משהו. מבחינת הכסף והכול, אנחנו בכל זאת נקבל, נילחם, אבל מבחינת הזמן, זה גם חשוב, פחות ופחות אנשים שזה כל כך חשוב וחלק מהחיים שלהם הם הכניסו לתוך כל האביזרים שיש שם במוזיאון, אנחנו עוד צריכים לדאוג שהם יראו ויספיקו לראות את זה. הערה חשובה, תודה. שרי רצית משהו? בריאות איתנה ורפואה שלמה לאברהם גרינזייד יקירנו. זה בוודאי. ראשית תודה לכל המשתתפים, לכל מי שהגיע, בין אם זה בזום ובין אם זה לכאן. אני שולח תנחומים למשפחה של הנרצחת בירי שבוצע על מדינת ישראל ומקווה שבאמת, לא יידעו עוד צער. אני רוצה לברך את כל מי שנוגע בדבר ומסייע בכל התהליך, שם יש תהליך שיקום מאוד מאוד ארוך. צריך להבין כשאמר אמיר דהן, שכירות לשנה לאנשים, גם שהבית שלהם לא נפגע, זה בניין שלם שנפגע, פתאום בנאדם צריך לעזוב את הבית ולעבור לגור איפשהו למשך שנה, עם כל הציוד. באמת האירוע הזה של הירי, עוד הולך ללוות משפחות שלמות ובוודאי גם עריית רחובות בתמיכה שהיא תצטרך לתת פה, לאורך תקופה ארוכה מאוד ולכן אני מצפה מכל הגורמים שמסביב ופה הפנייה שלי היא לממשלה,

רשות המיסים ומשרדים נוספים, לתת את הסיוע ולתת אותו באמת מהר, במובנים האלה, המסר פה, עם מאיר, מנכל עריית רחובות, המסר שלנו פה, אנחנו נמצאים פה כדי לסייע וכל נקודה שבה הממשלה פתאום, גוררת רגליים מכל סיבה שהיא, אני אומר את זה גם לך אילנה, בין אם זה למוזיאון ובין אם זה בנושאים אחרים שקשורים פה בשיכון, תניפו דגל כדי שנוכל לדחוף קצת את המשרדים לעשות יותר מזה. הוועדה פונה למשרד העלייה והקליטה, להגדיל את תקציב חדרי ההדרכה והתמיכה במוזיאונים של וותיקי לוחמי מלחמת העולם השנייה וזה לגיטימי לעשות דיפרנציאציה, בהתאם לגודל מתקן ההנצחה וגם להשאיר איזשהו תקציב שהוא תקציב כל שנה, שהוא יכול להיות בתקנה משתנה של פיתוח, כמו שעושים במשרד הביטחון. אני מברך את יחידת המוזיאונים, על הנכונות שלה פה להשתלב, אני מבקש שמשרד הביטחון ואני מבקש גם לשלב פה את משרד התרבות, יש ידע בתוך משרד הממשלה בתחום הזה, יש לכם אחריות על תחום שהוא לא בתחום הליבה של משרד הקליטה, אבל אין סיבה שלא לשתף פה פעולה ולראות איך בונים את זה נכון, כי זה כבר לא, נכון שההגדרה במשרד היא תמיד, חדרי הנצחה, אבל זה כבר הרבה מעבר לזה וכבר יש את זה, כדי שזה גם יהיה כמו שצריך ולא משהו שנעלם בשנייה אחת, כי מישהו פתאום לא תקצב אותו, או לא שמר עליו. אני מבקש לקבוע מועד, אני מבקש מעריית רחובות, יעבירו לנו בשבוע הקרוב מועד,

לסיום השיקום ואז לתאם איתנו תאריך לפתיחה מחדש למוזיאון. אני חושב שיש חשיבות ופה אני מצטרף לדברים שנאמרו בסוף, גם על ידי הנציג של ברית וותיקי מלחמת העולם השנייה, יש חשיבות שזה ייקרה כמה שיותר מהר, שאנשים יראו בעיין, יצליחו לראות בעיניים, את הפתיחה מחדש וזה יהיה עוד ניצחון קטן שלנו באירוע הזה. תודה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 22:55.